אני שמח לפתוח דיון שבאופן חריג הוא דיון פתוח, לפי סעיף 6 לחוק השב"כ (2002), שמאפשר לוועדת משנה, ועדת הכנסת לענייני השירות, לנהל גם דיון פתוח. אנחנו נדון בהסדר, זה חלק מרצף דיון בהסדר, כפי שביקשה הממשלה לנקוט בעקבות התפרצותה של מגפת הקורונה, בשים לב לצורך שקיים לרשות המבצעת להתמודד מול אותה המגפה ולנסות למגרה, הוחלט לעשות שימוש באמצעים של שירות הביטחון הכללי. אנחנו דנים כאן במסגרת דיון מרכזי שמאזן בין הזכות לפרטיות לבין הזכות לחיים. זו הסיבה שהדיון הזה פתוח באופן חריג, יש לכך חשיבות ציבורית בגלל הסיבות שהצגתי. הבקשה, או השימוש כפי שנעשה בתשעת השבועות האחרונים, הוא שימוש במידע טכנולוגי שמושג באמצעות שירות הביטחון הכללי, וזאת בהסתמך על סעיף 7 (ב)(6) לחוק השב"כ 2002 לצורכי צמצום פגיעה בשל אותה מגפה. הנושא הזה נדון בעתירות שהוגשו לבג"ץ. הטענה הבסיסית היא שהשימוש בשב"כ לצורך זה כפי שקבע הבג"ץ באותן העתירות, הוא בחזקת הסדר ראשוני שמחייב הסמכה בחקיקה ראשית. בג"ץ המליץ שזה יהיה במתכונת של הוראת שעה, כאשר אחד הרעיון הוא שבחקיקה ראשית כל חברי הכנסת דנים בסוגיה המהותית של אותו איזון בין עקרונות היסוד הזכות לפרטיות מול הזכות לחיים, ולא רק במתכונת של ועדה מוועדות הכנסת שבה הדיון הוא מצומצם. אני רוצה לצטט מבג"ץ כדי למקד את כולנו: "בג"ץ קבע שככל שהממשלה תוסיף לסבור כי הסמכת השב"כ לביצוע המשימות שהוטלו עליו עודנה נדרשת, יש להניע מהלך חקיקה מזורז אך לא חפוז וככל שיותנע הליך חקיקה ניתן יהיה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה לפרק זמן קצר נוסף שלא יעלה על שבועות ספורים , על מנת לאפשר השלמת תהליך זה". אלו הם דברי הנשיאה חיות, ולכן אנחנו בעצם דנים היום במסגרת בקשה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה במסגרת אותם שבועות ספורים.

השופט סולברג קבע באותו פסק דין כי ניתן להאריך את תוקף החלטת הממשלה ל- "פרק זמן הדרוש להליך ראוי של מחוקק מהיר במלאכתו". אפשר לאמץ את העיקרון שהשופט סולברג נתן על מחוקק מהיר במלאכתו. אני חושב שאנחנו נמצאים באותו הליך, הממשלה קיבלה החלטה ביום ראשון האחרון והגישה בקשה שלישית להארכת מועד עד הסדר החקיקה הראשיות. ההחלטה של הוועדה ב-5 במאי 2020 נתנה ארכה שלושה שבועות בתנאי שיופץ תזכיר חקיקה. ב-19 במאי הופץ תזכיר חקיקה, אנחנו עדיין לא ראינו אותו. אני מבין שהכוונה בזמן הקרוב להגיש את החקיקה לכנסת. מה זאת אומרת "לא ראינו אותו"? אי-אפשר לקבל את התזכיר? אפשר לקבל את התזכיר. הצעת החוק עדיין לא הוגשה, הליך היוועצות ציבורית - - - מסירת עמדות הציבור היא עד היום. אבל התזכיר - - - אנחנו לא מפיצים תזכירים. הכנסת לא עוסקת בשלב של התזכיר. זה פשוט רלוונטי לדיון. בכל מקרה הדיון - - - במידה מסוימת קשה להכחיש שזה רלוונטי לדיון. אנחנו נשלח. התזכיר רלוונטי לדיון אבל עדיין אנחנו נמצאים בשלב מוקדם לתזכיר באותה הסמכה זמנית. הממשלה מבקשת שלושה שבועות נוספים כדי להשלים את תהליך ההיוועצות ושמיעת הערות הציבור לפני הנחת הצעת החוק לפני הכנסת. כל זאת מתוך הנחה שהכנסת תוביל הליך חקיקה מהיר להעברת החוק. עד אז, על פי אומדן הממשלה, נצרכים שלושה שבועות נוספים שאנחנו צריכים להאריך את אותה ההסמכה. זהו גדר הדיון עכשיו. אני רוצה לחדד שאיננו דנים לגופה של הצעת החוק, אלא נקיים את הדיון - - - אבל יכול להיות שיש בה משהו, מאחר שלא ראיתי אותה אני יכול רק לשער, יכול להיות שיש בה משהו שהוא כן רלוונטי לדיון כאן. כל עוד אני לא אראה את ההצעה זה יישאר בגדר דבר מסתורי.

את התזכיר, את תזכיר החוק. התזכיר הופץ, גדעון.

מבקש אותו. אני מבקש שהוא יופץ לחברי הוועדה.

אני מבקש שהתזכיר יופץ. נאמר שמדובר בתזכיר והממשלה אינה מתחייבת לשמור על נוסח זהה בין התזכיר להצעת החוק.

אם הממשלה תחליט להניח הצעת חוק, נדון בהצעת החוק. נכון לעכשיו אנחנו אמורים לדון בהצעה שהונחה בפנינו, הצעה זו כוללת בקשה לנתינת ארכה של שלושה שבועות. אני רוצה לקיים דיון שיחולק לשלושה חלקים. ראשית הממשלה תציג את הצורך בהמשך הסתייעות שבשירות הביטחון הכללי כדי לבצע את אותה המשימה. זה הולם את סעיף 13 להחלטה המקורית שמחייב את השר לבחון צורך, נדמה לי שהתחנה הזו שאנחנו עוצרים בה, אני אפנה אתכם לסעיף 13 בהחלטת הממשלה, החלטה 4950 מה-31 במרץ, ההחלטה המוגשת בפנינו היא עדכון לאותה החלטה או תוספת.

בסעיף 13 נקבע כי: "שר הבריאות ישקול במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו את הצורך בהמשך הסתייעות בשירות, בהתחשב בהגבלות הפעילות שקבעה הממשלה על הציבור". בחלק השני של הדיון, בהינתן שיש צורך בדיון באשר לחלופות, ככל מה שדווח לוועדה החלופה הרלוונטית שמקודמת היא מה שמכונה "מגן 2". אני אבקש התייחסות פרטנית לחלופה זו. גם זה בשים לב לקבוע בסעיף 13 שר הבריאות צריך לשקול קיומן של אפשרויות חלופיות להגשמת תכלית ההחלטה. החלק השלישי של הדיון יכלול דיון באשר לגופה של ההחלטה שמונחת לפנינו כאשר נציגי הממשלה יתייחסו. אני מבין שמדובר בהחלטה מצומצמת יחסית להחלטה שנדונה על ידי הוועדה הזאת לפני שלושה שבועות. אחזור ואומר שאין מדובר על דיון בהסדר חקיקה ראשית. כשיונח לפנינו הסדר שכזה אז נקיים את הדיון המהותי. כרגע מדובר בהסדר ביניים של עד שלושה שבועות לבקשת הממשלה. אנחנו נראה את זה, הגם שמדובר בזמן קצר יש להבין שמדובר בצעד חריג, הבקשה מעלה קושי מהותי ומשמעותי ולכן אנחנו נתייחס במלוא הרצינות לשאלות שהונחו בפנינו. נתחיל בהצגת הצורך. פרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות. בתור יושב-ראש חדש של הוועדה אני מברך אותך לשלום. נשמח לשמוע את התייחסותך. עד עשר דקות לרשותך. ברכות ליושב-ראש הוועדה ובהצלחה. הנושא הוא סבוך ומכיל היבטים לא פשוטים. בכל המגפה הזאת אנחנו נאלצים לנקוט בצעדים לא שגרתיים. אנחנו אחרי הגל הראשון, אני חושב שהצלחנו בצורה יוצאת דופן לבצע את מה שרצינו לשטח את עקומת החולים, לנסות למנוע את מקרי התחלואה, ולהאט קצב של מקרי תחלואה קיימים על מנת לקטוע את שרשראות ההדבקה. אני אומר כמה מילים על האסטרטגיה העקרונית: אנחנו מדברים על מחלה שמכיוון שאין לה טיפול ומכיוון שאין לה חיסון והיא מחלה מידבקת, ועיקר החשש ממנה הוא שאנחנו לא יודעים עליה דבר. הכלי היחיד שיש בידנו על מנת למנוע את ההדבקה הוא בידוד. זה מה שעשו בימי קדם למנוע את הקשר הטיפתי בין אדם לאדם ובכך לגרום לכך שהוירוס לא יוכל - - - בצורה שהיא אקספוזנציאלית. כל מי שמדבר על המגפה מנסה להסביר שהמוח האנושי לא כל כך תופס מה זה - - -, אנחנו רגילים לחשיבה ליניארית שבהתחלה נראה שהכול בשליטה, אדם מדביק שניים ושניים מדביקים ארבעה אבל בסופו של דבר זה מגיע למצב שהשד יוצא מהבקבוק ואז כבר אי-אפשר להחזיר אותו בחזרה לבקבוק. אין לנו כבר שום דרך לעצור את ההתפשטות. זה מה שקרה בוואהן, זה מה שקרה באיטליה, אני חוששת שכרגע יש התפשטות מאוד מדאיגה במקסיקו, מצריים, ובארצות נוספות. בגל הראשון של ההדבקה היו פנסים טובים שהאירו על החולים. אנחנו ידענו שהרעה נפתחה מחו"ל, בשל כך עצרנו את ההגעה ממדינות מסוימות, לצערי איחרנו בכמה ימים בלבד בסגירת השערים להגעה מארצות הברית.

יצאו דוחות השבוע שטוענים שאם הם היו נוקטים בצעדים שבוע לפני אז הם היו חוסכים 36,000 מקרי מוות. ברגע שידענו מי הם האנשים שמהם אנחנו חוששים להידבק, הכנסנו אותם לבידוד וביקשנו מהם להיות ערניים לגבי תסמינים. בדקנו אותם ברגע שהם דיווחו על תסמינים שכאלו. את אותו דבר עשינו גם עם הבאים במגע עם החולה. היכולת שלנו לזהות ולקטוע את מספר החולים הייתה תלויה במספר המגעים עליהם ידענו ועל זה נושא הדיון היום. האם אנחנו יכולים לאתר את המגעים שלנו, את מי שהוא בסיכון לחלות. אם אנחנו יודעים להגיע לאותו אדם ולדרוש ממנו להיות בבידוד בכל התקופה שהוא יכול להדביק, אם במקום ללכת ברחוב ולהדביק אנשים, במגפת החצבת היה אדם שהיו לו 400 מגעים. ברגע שאנחנו יודעים לעצור את המגעים אנחנו יכולים לעצור את התפשטות המחלה. כשהסיכול הממוקד הזה לא הצליח, מכיוון שהייתה הדבקה קהילתית, אנחנו ביקשנו להוסיף ריחוק חברתי כאסטרטגיה משלימה לאסטרטגיה הראשונה. המידע שקיבלנו בצורה ממוכנת הוסיף ותרם רבות למאבק שלנו. על זה דובר רבות בישיבות הקודמות. זה הוסיף הרבה ידע על מגעים שאותם אנחנו צריכים לבודד. העובדות מראות לנו שלמרות שאחיות בריאות הציבור מאוד מיומנות בחקירות אפידמיולוגיות, וגם סוגיית הזמן התקצרה, היום לוקח לנו מהרגע שהאחות מקבלת שם של חולה ועד שהיא מסיימת את החקירה, עובר יום ורבע. גם כל השרשרת מתחילתה ועד סופה, מהתסמינים ועד הבידוד של המגעים שלו כל זה לוקח 3 שעות. התהליך הוא קצר ויעיל. יש לנו הרבה כוח אדם לצורך ביצוע המשימה. אלא, שיש מגבלות אנושיות. המגבלות האנושיות גורמות לכך שאדם לא יכול לזכור את כל מי שבא איתו במגע, הוא גם לא יכול להיות מודע לכל מי שבא איתו במגע. ראינו שכמות הבידודים כתוצאה ממידע מהאדם קטנה לאין ערוך מכמות הבידודים כתוצאה משימוש בנתונים הממוכנים. אני לא רוצה להיכנס לסוגיות של אותם אנשים שמייצגים את הצד של הפסקת השימוש באמצעים אלו. אני לא מקלה ראש ב - - -, מדובר בנימוקים כבדי משקל. אני מייצגת את האינטרס הבריאותי הלאומי, האינטרס הזה אומר שאנחנו לא רוצים להגיע שוב לסגר, אנחנו רוצים לתפוס את ההתפרצויות כשהן קורות, אנחנו רוצים לדעת איפה הן קורות, איך הן קורות, אנחנו רוצים להגיע לאנשים שצריכים להיות בבידוד על מנת לקטוע את שרשרת ההדבקה. ככל שהיכולת שלנו לבצע את המשימה תקטן, הסיכון להתפשטות המחלה יגדל. הפתרונות שכרגע אנחנו נמצאים איתם הם מוגבלים. הם עדיין הכרחיים כי הם נותנים לנו פתרון במקרה שאדם מוגבל ואינו יכול לספק לנו את האינפורמציה אז אנחנו לא נשארים בלי כלום. ישנם מקרים זועקים שבהם ברור שיהיה נזק גדול - - - הנבדקים. לכן, אני שמחה ומברכת גם על האופציה הזאת. אנחנו מעלים חשש לגבי העובדה שצמצמו את יכולתנו לקבל חקירות יותר נרחבות. מבחינתי ככל שאנחנו במצב טוב יותר במגפה, זה הזמן שבו הצד המונע צריך לעבוד קשה יותר על מנת שנישאר במצב הטוב.

דנים עכשיו בהחלטה זמנית. אני מבין את היעילות מנקודת המבט של הגדלת היכולת למנוע ולפקח ולנטר, זה ברור לי. אני רוצה לדבר על צורך ספציפי בשלושת השבועות הקרובים. אני מבין שהיה הליך שלכאורה אנחנו אחרי השיא אם נגדיר זאת בצורה פסימית של הגל הראשון. ייתכן שיש גל שני או לא. אולי תרחיבי לגבי ההערכות שלכם. כיצד את רואה את שלושת השבועות הקרובים, ומדוע בשלושת השבועות הקרובים אנחנו צריכים להמשיך ולאפשר שימוש אופציונלי באותם האמצעים? כיום יש כ-20 חולים ידועים ביום. האם זו כמות החולים שיש במדינת ישראל? אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת את זה. בעבר היו לנו זרקורים שמתחתם יכולנו לחפש את החולים, אנשים שהיו בסיכון גבוה לחלות. ברור שהתחלואה בארץ היום, לשמחתנו, נמוכה. האם יש באמת 20 חולים, 200 חולים, 500 חולים אנחנו לא יכולים לדעת.

בטוחה שאין פה קטסטרופה אבל אני לא יודעת כמה חולים יש. שוב אני אומרת: אם לא נעצור היום את החולים האלו אנחנו נתחיל גל שני באופן מידי. אני רוצה לומר שייתכן שיש היבט של עונתיות והווירוס יישן עכשיו למשך כמה חודשים עד החורף, בגללו ולא בגללנו. אנחנו לא יכולים להסתמך על זה ועלינו לצאת מנקודת הנחה שהווירוס יכול להתפרץ גם עכשיו בצורה מקסימלית. עלינו לעשות את מירב המאמצים לקטוע את שרשראות ההדבקה גם כשהתחלואה היא נמוכה. אנחנו מתקשים לעשות זאת היום. אנשים החליטו שהם רוצים לחזור לשגרה והם כלל לא מוכנים לקבל את זה שאנחנו עדיין תחת מגפת הקורונה.

אנשים לא רוצים לשבת בבידוד וזו סיבה מאוד טובה. מהווירוס הזה למדתי שכל פעם יש סיפורים חדשים וכל פעם יש משהו אחר שמוליך את המגפה. בעבר אנשים פחדו וסיפרו על כל דבר, היום אנשים חוששים שהם יצטרכו לשבת בבידוד, וזה אחרי שהם ספגו נזק כלכלי מאוד כבד. אנשים מרגישים לא נוח להכניס אנשים אחרים לבידוד. הם יודעים שזה עולה למבודד בימים שהוא בבית, בימים שבהם הוא לא עובד. אנחנו מחויבים למצוא כל חולה ולקטוע את שרשראות ההדבקה, קטנות ככל שיהיו. הנחת העבודה שלי היא שאנחנו לא יודעים על כל החולים. לכן, אנחנו חייבים להמשיך לעשות את עבודתנו וזה יהיה קשה לעשות זאת ללא המידע הנוסף שאנחנו מקבלים בעזרת האמצעים המכניים. נשמע עכשיו שאלות של חברי הכנסת בנוגע לשאלת הצורך. חבר הכנסת סער, בבקשה. שאלה לפרופסור סדצקי: ציינת שאנשים לא תמיד יכולים לזכור את המגעים, ושיש פער בין הנתונים שנמסרים בחקירה לבין מה שעולה מהנתונים הממוכנים.

לנוכח הדברים הללו, גם לנוכח חוסר הנוחות של אנשים להכניס אחרים לבידוד: מדוע כרגע, בהסדר החדש, אתם משאירים את המעקב הממוכן כברירת מחדל. לא הבנתי, אני מצטערת. את אומרת - - - אני חושב שלא משאירים, זה השינוי. בנייר שמופיע בפני הוועדה נטען שכרגע רק כאשר לא ניתן לקיים חקירה אפידמיולוגית מטעמים שמצוינים כאן אז עוברים למעקב ממוכן. נכון. כשהממשלה לראשונה צמצמה את היקף השימוש במעקב הדיגיטלי. אני שואל איך ההצעה החדשה הזאת עולה בקנה אחד עם הדברים של פרופסור סדצקי הסבירה לנו, שיש פער בין המעקב הממוכן לבין היקף הנתונים שעולים מהחקירה האפידמיולוגית. היא באמת לא עולה. זה ברור שהשאיפה שלנו הייתה להשאיר את החקירה הממוכנת בצורתה המורחבת. משזה לא ניתן לנו - - - מדוע זה לא ניתן לכם? איך זה קרה, בדרך כלל

סטטיסטיקה לא רעה בעניין הזה. אני שואל מה הייתה הדינמיקה שהובילה לזה שהמגמה שונה עכשיו. איני בטוחה שאני מבינה אותך עד הסוף. אסביר, ואם איני בכיוון אנא אמור לי. זה ברור שיש פערים, אדם מתבקש לתת את שמות האנשים ששהה במחיצתם ב-14 ימים האחרונים. העובדות מראות שהזיכרון האנושי אינו מושלם. ברור שהטלפון שלנו יודע עלינו דברים יותר ממה שאנחנו זוכרים. אז באמת, מהחקירה הממוכנת קיבלנו יותר מגעים במשך כל התקופה ממה שסיפר לנו האדם, זו עובדה. אם זה לא היה כך לא היינו מבקשים את ההשלמה הממוכנת. העובדה שהיום אנשים לא מעוניינים להיבדק או לשבת בבידוד, רק יכולה להחריף את הבעיה שהייתה קיימת כל הזמן, היא רק יכולה לגרום לכך שאנשים יתארו פחות מגעים ממה שהם תיארו בעבר. בכל מקרה, הבקשות שאנחנו ביקשנו כרגע הן בהתאם למה שהוועדה הייתה מוכנה לאשר ובהתאם למה שהותר לנו. מבחינתנו עדיף משהו על פני כלום. המצבים האלו הם מצבים שבהם באופן ברור האדם אינו יכול לתת את הפרטים. אדם שיש לו בעיית זיכרון או

במצב רפואי קשה פשוט אינו יכול לספר לנו על המגעים שלו. אנשים שהם חולים בקורונה עוד חשוב שבעתיים שנדע על המגעים שלהם מפני שקרוב לוודאי שהיה להם מטען ויראלי מאוד גבוה ולכן יכול להיות שיכולת פיזור הווירוס שלהם היא גבוהה יותר. האם עניתי לשאלתך? לא ענית לשאלתי. אני מחדד: אני מבין שעמדתכם הייתה לדבוק בגישה המרחיבה הקודמת. האם הגישה החדשה נובעת מהעמדה של היועץ המשפטי לממשלה או גורם אחר, ואם כן, מי דגל בצמצום הגישה. את אומרת שהמעקב הדיגיטלי הוא הכלי היעיל ביותר, אם נשים את נזקו בצד. מה קרה עכשיו שהחלטתם לצמצם. לכאורה העובדה שאנשים לא נמצאים בריחוק חברתי מגדילה את סכנת ההידבקות כאשר יש נשא. לכאורה הצורך הדיגיטלי עולה - - - אתה צודק. אתם מבקשים צמצום אז מה הסיבה לצמצום.

היא פשוט אומרת לך בצורה ברורה שהיא לא דוגלת בצמצום, היא חושבת שזה טעות לצמצם - - - אני רוצה לדעת איך הגענו לשם. הגענו לשם כי היא טוענת שזה בדיוק הפרמטרים - - - אני אשמח אם טליה אגמון תוכל לתת תשובה לשאלה זו. שעה כבר על אותו נושא. זה ברור שאני הייתי מעדיפה את האופציה המורחבת. עורך דין אגמון,

טליה אגמון, משנה ליועץ המשפטי של משרד הבריאות. אני חושבת שכולנו מכירים את תהליכי קבלת ההחלטות בממשלה. בסופו של דבר נשקלים כל השיקולים ויש את פסיקת העליון וכן את הסעיף בהחלטת הממשלה שמחייב לשקול את הצורך גם לעומת היקף התחלואה. בסופו של דבר זאת ההחלטה שהתקבלה על ידי הממשלה, - - - המינימום שאנחנו חושבים שהוא עדיין הכרחי, אף שמשרד הבריאות היה שמח להמשיך במתכונת הקודמת אבל מקבל בהחלט את זה שיש שיקולים נוספים. חבר הכנסת אבידר, בבקשה. אני רוצה להבין למה כשיש 20 נדבקים ביום עדיין משרד הבריאות לא מסוגל לעשות את מה שהוא צריך לעשות. כאשר אומרים: אנחנו לא יודעים אם יש אנשים שנדבקו. אתם הייתם צריכים להבדיל את מספר הבדיקות. יש לכם 400 אחיות שעובדות על מחקר אפידמיולוגי במשרה מלאה או חלקית, 400 אחיות. אתם עדיין עומדים במצב שיש 20 נדבקים ואתם רוצים להמשיך להיכנס לטלפונים. אני לא יודע למה אתם לא עושים את מה שאתם צריכים לעשות, תגדילו את כמות הבדיקות, יש לכם זמן, יש לכם מעבדות, יש לכם אנשים. למה אתם רצים לאמצעים דיקטטורים שלא מתאימים למדינה שלנו. אנחנו כאזרחים איננו עכברי מעבדה. תוציאו לכם את זה מהראש. מי שזה לא מתאים לו ימצא מדינה אחר ששם יאפשרו לו להגשים את כל החלומות שלו. זה לא מתאים במדינה הזאת. 20 נדבקים, תגדילו את הבדיקות. אתה ציינת כמה עובדות. עם חלקן אני מסכימה אבל אני לא מבינה מה הקשר בין העובדות השונות. מספר הבדיקות אינו קשור לסוגיה שעליה אנחנו מדברים.

להתמקד בשאלות הצורך. זה בדיוק הצורך. אני אענה לכל השאלות. בלי פולמוס הבדיקות, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה הצורך, זה בדיון העניין. אדוני, אני אענה לך. שאלת הבדיקות אינה קשורה כרגע לשאלת החקירות. אני הייתי מאוד מעוניינת בעוד בדיקות, אנחנו הולכים לבדוק 15,000 אנשים ביום. כעת אין 15,000 אנשים שרוצים להיבדק גם כשמציעים להם. זאת העובדה, אני לא אגזול מזמנכם, זו סוגיה מורכבת. כמה נבדקים היום ביום? זה משתנה מיום ליום. כרגע אנחנו נמצאים על ממוצע בשבוע האחרון של כ-5,000 בדיקות בלבד.

כן, ביום. אנחנו מאוד לא מרוצים מזה, זה הרבה פחות מהיכולת המעבדתית שלנו שכמו שאמרתי עומדת היום על 15,000, אבל התשובות לשאלה הזו קשורות לעובדה שאנשים פשוט החליטו שהמגיפה עברה ולא מעוניינים להיבדק. יש אנשים שעומדים בכל ההתוויות ומסרבים לבדיקה. לגבי סוגיית החקירות: אין בעיה של אחיות. אנחנו הגדלנו בימים ה- - - של השנה את כמות האחיות שלנו פי 1,000. יש לנו הרבה מאוד אחיות ואין לנו בעיה של כוח אדם. כפי שתיארתי החקירה מתבצעת תוך יום ושליש ולכן אי-אפשר להגיד שאנחנו לא מוכנים לתת אחיות או ללמד אותן מה לעשות. זו עובדה שיש גבול לכמה אפשר, תנסו את זה פעם בעצמכם ותראו שאם תצטרכו לשחזר את כל מעשיכם ב-14 ימים האחרונים, גם האינטליגנטים ביותר לא מגעים לשחזור מושלם. זאת עובדה אנושית שנכתבו עליה ספרים רבים. האחיות שלנו מאוד - - - בחצבת. אנחנו עושים את זה במגוון רחב מאוד של - - - דלקת קרום המוח, בהרבה מאוד נושאים. זה לא קשור למקצועיות שלנו או לכמות כוח האדם, זה קשור לעובדה שטלפונים יודעים עלינו יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו. יש מאמץ לצמצם את משך החקירה מיום ושליש לפחות? זה כבר בלתי-אפשרי. זהו קצה גבול היכולת האנושית. זה קצה גבול היכולת האנושית וזה מכיל בתוכו גם את הממוצע של שבת, בשבת במדינת ישראל יש אוכלוסייה שלמה שאיתה אתה לא יכול לדבר. אני חושבת שזה מאוד מהיר בכל קנה-מידה שהוא. זה מאוד מהיר, זה אומר שברגע שנודע לנו על מישהו, מיד מתיישבת עליו אחות, ואין לנו מחסור באחיות מיומנות. זאת לא השאלה. וכמה זמן אורך התהליך הדיגיטלי? הוא מידי, זה עניין של כמה שעות. הרווח בין המערכת הדיגיטלית לבין המערכת האנושית הוא לא בזמן. יום ורבע זה ממש מצוין. הבעיה האמיתית נובעת מכך שיש הבדלים בין הזיכרון האנושי לבין המציאות. לגבי הסוגיה שהועלתה: איזון האינטרסים זה תפקידכם לשפוט, אנחנו מעלים את הצורך הרפואי ומקבלים על עצמנו את ההחלטות שיוחלטו. זה פשוט - - - מה אנחנו מעדיפים על פני מה לעת הזו, עצירת שרשרת ההדבקה של המגפה שאותנו עדיין מפחידה אל מול מה שעומד מולה. חברת הכנסת שקד, בבקשה. אנחנו מתבקשים להיערך לשלושה שבועות אבל זה די ברור שהמטרה כאן היא לא רק התקופה הזו אלא החקיקה שתבוא אחריה ולהמשיך עם הכלי הזה גם בתקופת הקיץ. ברור גם ממה שנאמר שיש עונתיות ובקיץ הווירוס חלש יותר. אני חושבת שלמרות שבקיץ הווירוס חלש ולמרות שהכלי הזה הוא חודרני ופוגעני, כל עוד אנחנו מפקחים עליו טוב אז נכון להמשיך אותו. מה גם שאני מבינה שנפתחים השמיים בקרוב, מדינת ישראל לא תישאר בסגר

ברגע שיפתחו השמיים סביר להניח שגם כמות החולים תעלה. אני לא מסתכלת רק על שלושת השבועות הקרובים. יתכן שיבקשו הארכה נוספת כי הם בטח לא יסיימו אחרי שלושה שבועות. אני מסכלת לחצי השנה הקרובה. אם אנחנו מפקחים על הכלי בצורה הדוקה ואם השימוש הוא במשורה אז התועלת עולה על הנזק. כל השלכה של התפרצות הווירוס זה הרס של משפחות, אנחנו עוד לא מבינים את עוצמת הפגיעה הכלכלית כי אנשים עדיין מקבלים חל"ת. עוד חודש-חודשיים יפסיקו לקבל חל"ת ואנחנו נעמוד בפני קטסטרופה. אני אומרת שאם הכלי הזה מאפשר שליטה, ובהנחה שאנחנו פותחים את השמיים תוך כמה שבועות אני הייתי מאפשרת להמשיך להשתמש.

אני מבקש לעבור, בהינתן שהצורך הובן, לגבי דיון החלופה. כל זה בשים לב למבנה השקלא וטריא כפי שהממשלה עצמה החליטה בהחלטתה, כפי שמופיע בסעיף 13 שלצד בחינת הצורך צריכה גם לבוא בחינה של חלופות. אנחנו הבנו מדיונים מוקדמים שהחלופה הרלוונטית ביותר היא מה שמכונה "מגן 2". אני אשמח שתהיה התייחסות של רונן אברמוב ממשרד הבריאות. אני אציג זאת.

ראש אגף מערכות מידע במשרד הבריאות ואחראית על פיתוח מוצר המגן. אני אשמח ברשותכם להציג מצגת. אתייחס לדברי פרופסור סדצקי: אפליקציית "המגן" נועדה להוות כלי משלים להתמודדות של משרד הבריאות

התפשטות הקורונה, לעצור את שרשרת ההדבקה בנקודה המהירה ביותר ולהתריע בפני מקסימום אזרחים רלוונטיים, להוביל אותם לבידוד במהירות האפשרית, לצד זה שהיא נועדה לתת או לסייע לאפקטיביות החקירה האפידמיולוגית שדיברה עליה פרופסור סדצקי. היקף המשתמשים נכון להיום - - - אני כן שמה על זה כוכבית. מספר המשתמשים הפעילים היום עומד על כ-860,000 איש. אני שמה על זה כוכבית מכיוון שAPPLE- בניגוד לגוגל לא עומדים במאה אחוז מאחורי המספרים הללו. חזרי על המספרים

נכון להיום, עומד על 1.58 מיליון הורדות של האפליקציה למכשירים, מספר המשתמשים הפעילים הוא כ-870,000. היעד שהגדרנו יחד עם פרופסור סדצקי עומד כרגע על ארבעה מיליון. חשוב לרגע לציין משהו על היעד הזה: היעד של ארבעה מיליון מניח שיש בערך כ-5.5 בעלי מכשירים חכמים שיכולים להוריד את האפליקציה. אנחנו מניחים שמתוכם יהיו שלא ירצו להשתמש. לכן שמנו כרגע יעד של ארבעה מיליון, למרות שהיינו שמחים שכל מי שיש לו טלפון חכם יוריד את האפליקציה וישתמש בה. מבחינת ממשק המשתמש, אני מניחה שאתם לא רואים אבל - - - שעל בסיסה נבנתה האפליקציה, זה אומר עקרונות של הגנת הפרטיות. האפליקציה היא וולונטרית, אנחנו לא כופים על האנשים, אנחנו מסבירים להם איזה מידע נשמר באפליקציה. כמה משתמשים היום ב-"מגן"? זה בדיוק מה שאמרתי קודם: כ-870,000 על פי נתוני גוגל ו-APPLE. "משתמשים פעילים" זה אומר שהאפליקציה מותקנת במכשיר שלהם ואחת לכמה זמן הם בודקים מה מצבה. זאת שאלה מצוינת כי חשוב להבין שמטרת פיתוח האפליקציה הייתה לא להציק לאזרח ולכשיהיה חשש לנקודת חפיפה עם חולה קורונה מאומת, לקבל התראה ולהיכנס לבידוד באופן מידי ולדווח. אנחנו סקרנו 39 מדינות שיש בהן אפליקציות פעילות. יש מדינות שכרגע זה נמצא בפיתוח והן עדיין אינן פעילות, או מדינות שהפסיקו שימוש באפליקציה. מתוך 39 המדינות ביבשת אסיה, יבשות אמריקה, אוסטרליה,

אירופה ישראל נמצאת במקום השישי מבחינת אימוץ האפליקציה בידי האזרחים. גם סינגפור שנחשבת מדינה שבה יש אחוז אימוץ מאוד גבוה, אחוז האימוץ ביחס לאוכלוסייה עומד על 26%, בישראל זה כמעט 17%. בגדול יש 22 מדינות שמשתמשות היום רק בטכנולוגיית בלוטות'. יש כשמונה מדינות שמתבססות גם על שירותי מיקום ושני השירותים הללו חשובים להמשך. יש גם מדינות שמשתמשות בשירותי ווי פי שהם יוצרים בעיה בכל מה שקשור להגנת הפרטיות. מבחינת גוגל ואפל, אני מניחה שכולכם שמעתם על התשתיות לאיתור מגעים. נכון להיום 13 מדינות הצהירו שהן השתמשו בתשתית הזאת. או כחלק מאפליקציה קיימת, או כאפליקציה חליפית. זאת אומרת שהן תפסקנה שימוש באפליקציה שהן יצרו ותעבורנה

27 מדינות כרגע לא הכריזו אם כן או לא. היחידה שהחליטה שהיא מפתחת אפליקציה מקבילה על מנת לבחון את התשתית זו UK והסיבות לכך נעוצות בזה שתשתית גוגל אפל יש לה כמה סייגים, אני אקרא לזה ככה. ראשית, מי ששולט בטכנולוגיה זה גוגל ואפל, זאת אומרת שהם רשאים לכבות את השירות בעידן שגרת חירום. להוריד אותו מהאפליקציה ולהפוך אותו ללא רלוונטי.

הם מחייבים אותו כשירות בלעדי. לא ניתן להשתמש במידע על שירותי מיקום במקביל למידע על בלוטות'. זה מייצר לנו בעיה בעיקר בגלל שכדי שבלוטות' יעבוד היטב אנחנו צריכים שלאחוז ניכר מהאוכלוסייה תהיה את האפליקציה שתפעיל את יישומי המיקום שם. נכון להיום הוודאיות באשר לאפקטיביות עדיין לא ברורה, בעוד שבמיקום יש לנו חיווי מידי, עיין ערך היום, זה מה שקיים היום בלא מעט מדינות בעולם. מה קורה אצלנו מבחינת החלופה הרלוונטית, "מגן 2", איפה זה עומד ומה ההתקדמות בפיתוח החלופות מאז הדיון הקודם. בדיון הקודם המגן היה בטרום השלב שבו אנחנו מאפשרים, באישור האזרח, להוריד את המסלול מבוסס המיקום שלו לטובת חקירה אפידמיולוגית באופן דיגיטלי. שזה אמור לתת מענה לפער בזיכרון האדם מה הוא עשה בחודשיים האחרונים. נכון להיום הנושא הזה נמצא בפיילוט. הגרסה האחרונה שעלתה ב-7 במאי מכילה את היכולת הזו. הפיילוט נמצא בלשכת מרכז. החשיבות שלו היא בעיקר ביכולת של החוקרת האפידמולוגית להשתמש במידע שקיים, אתה רואה כמו מפה של גוגל עם כל הנקודות, ובמסגרת החקירה האפידמוליגית עוברת נקודה נקודה ומאשרת האם יש חשש למגעים באותה הנקודה. גירסה 2.0 היא גירסה שבה נוסיף את אלגוריתם הקרבה שמבוסס בלוטות'. זה אומר שכדי שנדע שיש מגע למשך 15 דקות, צריך ששני המכשירים ישדרו ויקלטו אותות אחד מן השני. הסיבה שהפתרון של בלוטות' מועדף על לא מעט ארצות היא בעיקר בגלל הפרטיות שלו ויכולת ההצפנה שלו. אין לי מידע באשר למי עומד מולי או מי מחזיק במכשיר.

זה גם משהו שאין לנו ב-gps אבל אני לא יודעת את המיקום. אני רק יודעת שיש אדם שמחזיק את המכשיר שנמצא מתחת לשני מטר ומעל 15 דקות. אני רוצה לדבר על פתרונות משלימים לאפליקציות: אמרנו שהאפליקציה היא חלק מפאזל רב פנים. אנחנו מנסים ליצור אופטימיזציה של זמני המתנה לחקירה, טיוב המידע, בחינת איסוף נתונים ממערכות קיימות כמו ביקורת גבולות, כרטיסי אשראי, רב-קו ועוד נתונים רגישים. יש מדינות שנסמכות על נתונים אלו כמידע משלים. יש כל מיני תהליכי צ'ק אין מנדטוריים שלדעתי דיברו על זה לא מעט. למשל הצגת אפליקציה בכניסה לבית עסק או חיווי אם אתה יכול להיכנס לחנות. יש פה ערב-רב של פתרונות, ביניהם גם מכשור לביש, שלצורך העניין יכול לתת מענה גם לאוכלוסייה שהיום לא מורידה או חוששת להוריד את האפליקציה, בעיקר אוכלוסייה של ילדים, שהיום אנחנו לא נותנים להם מענה, כמו למשל צמיד. חלק מהפתרונות אנחנו בוחנים וכבר מאמצים וחלק מהפתרונות הם פתרונות שצריך לראות האם הם רלוונטיים. חשוב לי לדבר שנייה על מה משפיע על הטמעת אפליקציה מסוימת. אני עוצר אותך שוב מפאת קוצר הזמן. אני רוצה להבין דבר כזה: האם יש לכם לו"ז מוגדר במסגרת המאמץ להציג פתרון חלופי לאיכון של שירות הביטחון?

פרויקט מתמשך שאתם בוחנים וצוברים ידע אבל אין פה כוונה עקרונית לייצר מענה

אולי פרופסור סדצקי תשיב.

לכך מהצד הטכנולוגי: בתחילת יוני אנחנו נשיק את האפליקציה עם יכולות הבלוטות' שלה. כדי שזה יהיה אפקטיבי צריכים להיות ארבעה מיליון משתמשים. בהינתן שהיום אנחנו נמצאים בערך על מיליון משתמשים ואנחנו נמצאים בעידן של שגרה, אנחנו צריכים להפעיל הרבה מאמצים כדי שיהיו ארבעה מיליון משתמשים שייצרו אפקטיביות מקסימלית. איך אתם מגבירים את הפרסום? מה המאמץ הלאומי בעניין הזה של הורדת האפליקציה? אנחנו נערכים לתוכנית שיווקית ביחד עם הכלים שיינתנו לנו אבל תוכנית שיווקית שתסייע לנו להגיע לארבעה מיליון. תוך כמה זמן תהיה תוכנית כזו? אנחנו ממתינים רק לאישור תקציבי ונצא לדרך. מה היקף התקציב הנדרש? 3 4 מיליון שקלים. זאת אומרת שמה שעומד בפני מתן מענה משלים זה 4 מיליון שקלים. כמה זמן את ממתינה לסכום זה? אין לי ערך במאמץ שיווקי מקיף כשאין טכנולוגיה מספיק טובה. זה פרט שצריך להבין אותו. אנחנו בסוף מאי. יש לנו טכנולוגיה מספיק טובה - - - זה Good enough וכעת צריך ללכת למאמץ השיווקי, אני מניחה שאנשי ההסברה והתקשורת ייתנו תשובות טובות יותר, זה משהו שצריך לבנות אותו והוא לא אמור לארוך זמן רב. אז אני יכול לצפות שבתום תקופת ההארכה המתבקשת אנחנו נהיה כבר בעיצומו של קמפיין שיווקי על מנת להגיע לארבע מיליון הורדות? אלו לוחות זמנים סבירים? בעת שגרה יהיה לנו מאוד קשה. אני לא יודעת כמה זמן ייקח להגיע לארבעה מיליון. זה עובד הרבה מאוד על פסיכולוגיה התנהגותית. פרופסור סדצקי דיברה על זה שכרגע האוכלוסייה אינה בהיסטריה. הורדת אפליקציה היא עניין של צורך וערך. אם אנשים חושבים שכרגע הכול בסדר אז הסיכוי להפצת האפליקציה יורד. זה לא האתגר הראשון להנעת ציבור לפעולה מסוימת, שהיא לא מורכבת. האם בארבעה מיליון שקלים אתם יכולים להביא ארבעה מיליון אנשים? אולי צריך להיות פה 40 מיליון, בהיקף ההוצאות עבור בלימת הגל השני, זה נשמע אבסורד שאת מדברת על פער בין מיליון לארבעה מיליון, על עלות תקציבית משוערת של ארבעה מיליון שקלים והעסק מתמהמה. אני שומע צליל של לאות וחוסר אמון שיעשו את זה. אולי ראש הממשלה יעשה מסיבת עיתונאים, אולי דרושה הסברה אינטנסיבית בערוצי התקשורת. הרי בסף הכול תשומת הלב הציבורית למגפה עדיין קיימת ברמות גבוהות. זה מאמץ משולב. זה לא רק דוברות. בחלק מהמקרים צריך החלטות מדיניות או חקיקה, בחלק מהמקרים צריך להמשיך ולשפר את הטכנולוגיה. זה לא הוקוס פוקוס. אחד הדברים שחשוב גם לזכור, יכול להיות שאנשים לא רק צריכים להשתמש אלא צריכים להבטיח שזה כל הזמן עובד - - - האירוע הוא בלתי-ידוע, אבל את צריכה מה מגולגל לפתחנו. אתם מבקשים מאיתנו שימוש באמצעים חריגים של שירות ביטחון כללי כאשר אתם אומרים לנו: אולי יש חלופה, זה אתגר ענק. אולי נקצה ארבעה מיליון שקלים ובינתיים תאשרו לנו שימוש באמצעי שב"כ. עד כמה אפשר לבקש מהפורום הזה לעצום את עיניו אל מול סרגל מאמצים שאינו מרשים לצורך הצגת חלופה. יכול להיות שהחלופה איננה מספקת, יכול להיות שלא נגיע לארבעה מיליון ויכול להיות שכן. עדיין, נשתכנע ששימוש באמצעים החריגים של שב"כ יותר יעילים ואפקטיביים אל מול האיום המתגבש אבל האמירה הזאת שיש פה שלושה או ארבעה מיליון שקלים ואנחנו ממתינים לתקציב כאשר אנחנו סופרים פה בימים שימוש באמצעים חריגים, זה נשמע כמו אירוע שיד ימין אינה יודעת מה יד שמאל עושה. יש להסתכל על מדינות העולם שהשקיעו הרבה מאוד בשיווק. נכון להיום, גם במקרה הכי טוב, בסינגפור, הם עומדים על 26% אימוץ. אנחנו מבקשים 70% אימוץ. איני מבין את הטיעון, אומרים לנו שצריכים ארבעה מיליון שקלים כדי להגדיל אבל אנחנו כבר אומרים לכם שבמדינות שיש בהם אחוז ציות מדהים, גם שם הגיעו, מה אתם רוצים? למה אנחנו מבזבזים את הזמן? תגידו: אנחנו רוצים להישאר עם איכוני השב"כ מעכשיו ועד לדיראון עולם, נגמר הסיפור. ארבעה מיליון שקלים עדיין לא יועילו לקמפיין, יש כבר טכנולוגיה. זהו גרירת רגליים ואנחנו מבזבזים זמן. פרופסור סדצקי, את רוצה להתייחס? הסכום שהצגתם עבור קמפיין לאומי נראה לי מעט מדי, השאלה אם זה לא מאוחר מדי. מה התייחסותך?

חושבת שנכנסנו לסוגיה שאינה שייכת. ארבעה מיליון שקלים זה כסף קטן עבור מטרה נעלה. זה בכלל לא האישו. אני לא יודעת איך נכנסנו לפינה הזאת. נכנסנו לפינה הזאת כי אתם מחויבים על פי החלטת הממשלה לבחון חלופות.

יכול להיות שאין. לא התכוונתי שהשאלה אינה לגיטימית, אלא שהדברים שנאמרו יצאו מהקשרם לחלוטין. אין שום בעיה להוציא ארבעה מיליון שקלים. אנחנו קונים תרופות ביותר כסף שאנחנו לא בטוחים שנצטרך אותן, אנחנו עושים בעת הקורונה הרבה דברים ומנסים להגן על עם ישראל בכל דרך שנוכל. אין ספק שאנחנו מבינים את החשיבות של מציאות חלופה לטכנולוגיה של השב"כ. אני חושבת שזו לא הנקודה. אני לא חושבת שקמפיין, טוב ככל שיהיה,

במדינות שיש השתתפות שיעור ההיענות לא היה מרשים ולא פתר את הבעיה. כשאתה עושה קמפיין אתה מעלה היענות אבל לא תמיד מגיעים למקומות שרוצים להגיע. דבר שני שאני שרוצה לומר: כשהמלחמה במגפה רק התחילה, דבר ראשון אנחנו הותקפנו על ידי אנשים שאמרו "יש לנו טלפונים סלולריים, אנחנו פותרים לכם את הבעיה בשלוש דקות" בהתחלה היינו אופטימיים וישבנו עם כל מיני מציעי פתרונות, אף פתרון לא היה טוב. אני רוצה להגיד מכל הלב שהפתרון הזה לא נמצא לנו - - - רגע, אני שם בצד את השאלה האם מדובר בחלופה. אבל אם מדובר במוצר משלים חקירה במידה והורדתי את האפליקציה, האם זה מטייב את החקירה? אין הא בהא תליא,

האם בחלק מהמקרים זה מטייב? בחלק מהמקרים. זה כמו ללכת עם תהילים? זה עניין אמונתי שאם הורדתי את האפליקציה אז יהיה טוב, או שיש לזה שימוש. חלילה אני לא מזלזל. האם זה צד אמוני או צד פרקטי. יש שני היבטים: כשמסתכלים על הפרטים הקטנים בכל טכנולוגיה, וזה קורה בכל דבר ודבר שאנחנו עושים, בין אם בדיקת מעבדה ובין אם כל דבר אחר. השאלה היא אם בפרטים הקטנים הטכנולוגיה של השב"כ

זה נושא שאיננו יכולים לפתוח בפורום הזה. אני רוצה לומר שמניסיוני, כמות הדברים שעליהם אמרו: הפתרונות הטכנולוגיים הם מושלמים, בסופו של דבר רואים - -- אני קוטע אותך.

רוצה אמירה אחת: האם הורדת מגן מסייעת למערכת הבריאות, אני מבין שזה לא נותן פתרון מלא או חלופה מלאה. האם זה מסייע באופן מהותי? לא בכל מחיר. לא בכל מחיר, אבל האם היא מסייעת במשהו? אני מצטערת, אני לא יכולה לענות בצורה כל כך פשטנית.

לכל טכנולוגיה יש כמה היבטים חשובים מאוד. אחד ההיבטים הוא האנשים המיותרים שייכנסו לבידוד בגלל הטכנולוגיה. ברגע שרמת הדיון אינה מספקת, נכנס מעגל שלם של אנשים מיותרים לבידוד. גם דבר זה עולה לאנשים בהרבה מאוד כסף ומחירים נוספים. התשובה אינה פשטנית מכיוון שאם לא מגיעים לטכנולוגיה מספיק טובה אז ישנה בעיה קשה.

- - - אנחנו השתתפנו בדיונים המסווגים, אנחנו לא אמורים לפתוח את זה כאן. אני מבקש שלא יגידו פה שהרמה המדויקת ביותר זה אצל השירות. לא נפתח את זה לדיון, אבל זה לא נכון להציג - - - אני מבין. פרופסור סדצקי, 60 שניות לסיכום הנושא. אני רוצה לחזק את דבריה של חברת הכנסת איילת שקד, ולציין שגם פתיחת הגבולות שצפויה להיות בקרוב גם אם מדודה בתחילה תציב בפנינו אתגרים. כל השימוש באיכון, וולונטרי או

אנחנו מודעים לחלוטין לכך שמדובר בשיקול מרכזי שצריך לאזן אותו אל מול הצורך בקטיעת שירותי ההדבקה. תודה רבה. בהינתן שהוועדה תחליט להאריך בשלושה שבועות, אשמח בדיון הבא

הבנה מעמיקה יותר מבחינת משרד הבריאות לגבי תועלת אפליקציית "מגן 2". האם זה דבר נכון ומסייע והאם יש עניין מצד המערכת שעוד אזרחים יורידו את האפליקציה. אם כן, הייתי רוצה לראות מה המאמץ שנעשה בשלושת השבועות המדוברים. הפער בין מיליון לארבעה מיליון ידוע, הסכום שננקב כאן הוא קטן מדי בעיני עבור אותה המשימה, אלא אם כן תגידו שהמשימה לא חשובה ואז לא צריך להקדיש אפילו ארבעה מיליון. נעבור להצגת ההצעה עצמה כפי שהיא מונחת בפני הוועדה. רז נזרי, סגן היועץ המשפטי לממשלה, שלום לך. אנא התייחס לבקשה עצמה. הוועדה מכירה את הבקשה המקורית בקשה מספר 4950 שהתקבלה ביום ראשון בישיבת הממשלה, החלטה מספר 15. אנא הסבר בדיוק מהו אותו שינוי שאתם מבקשים. ברכות ליושב-ראש לרגל תחילת הכהונה ושלום לכל חברי הוועדה. בדיון הקודם הצגנו בפניכם אתה ההחלטה שעלתה בדיון אצל ראש הממשלה וראש השב"כ והשרים הרלוונטיים. ביקשנו שישה שבועות, ניתנו לנו שלושה שבועות גם כדי לראות שמתקיימים בהליך - - - כפי שהצהרנו הייתה עבודה אינטנסיבית שנעשתה עבור תזכיר החוק. התזכיר הופץ ב-19 בחודש. ניתן כשבוע להערות הציבור על התזכיר ושבוע זה מסתיים היום. אנחנו נבחן את הערות הציבור הרבות שנתקבלו. ביום ראשון האחרון, הובאה בפני הממשלה הצעת החלטה שמבקשת להאריך מאחר שהתוקף של ההסמכה שניתנה על ידי הוועדה פג למעשה היום בחצות. הממשלה החליטה, וזה טעון אישור שלכם על פי סעיף 7 (ב)(6) לחוק שב"כ, לבקש הארכה נוספת עד ה-16 ביוני 2020 מתוך מטרה שבהקשר הזה נשלים את חקיקת החוק או שנקבל החלטה אחרת. השינוי המשמעותי הוא שבשונה ההחלטות הקודמות שהונחו בפני הוועדה, שבהן מה שהתבקש זה הארכה של ההחלטה המקורית שהתקבלה ב-17 במרץ,

אחרי סדרת דיונים, אנחנו מביאים הצעה מצומצמת יותר שההסמכה תוגבל רק ביחס למקרים פרטניים שבהם לא ניתן להשלים את איתור האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות, והכול בנוהל כפי שייקבע. שאלתם את פרופסור סדצקי לגבי הדברים הללו. הצורך עדיין קיים, מאחר שהצורך עדיין קיים אז אי-אפשר לעשות הסמכה, מאחר שהצורך, אפילו יהיה לבודדים, ההסמכה לא יכולה להיות לשיעורין, ההסמכה צריכה להיות מלאה ולכן היא מתבקשת באופן פורמלי ומלא. אנחנו מדברים על החלטה שמדברת שההסמכה בפועל תעשה רק במקרים פרטניים וייחודיים. עלו שאלות לאור האמירה של פרופסור סדצקי. אני חושב שחבר הכנסת סער שאל שהצורך לכאורה מלא ומדוע זה נעשה בצורה שכזו. התשובה היא שגם בשיח שלנו במשרד

היועץ המשפטי לממשלה ואנחנו כשלוחיו, גם בשיח עם השב"כ, בראשית הדרך אמרנו מפורשות שאנחנו לא ששים לשימוש בכלי של השב"כ בהקשר הזה. נבחנות חלופות כל העת. הירידה במספר החולים בהחלט איפשרה להגיע למצב שבו, זה ניהול סיכונים הכול, וודאי שבתחום הבריאותי היו רוצים יותר אבל בסוף יש החלטת ממשלה. השיקולים הבריאותיים בהחלט נלקחים בחשבון אבל כמו בכל דבר נעשים איזונים מול שיקולים אחרים של השב"כ. ההחלטה שהתקבלה היא לצמצם את השימוש בכלי הזה ולא צריך להתפלא על כך כי כל מי שהיה כאן בחודשים האחרונים יודע שהיה שיח בין הגורמים השונים ויש גם מגבלות משפטיות. הגיוני שמשרד הבריאות רוצה לקחת כמה שפחות סיכוני בריאות, זה תפקידם. יש עולם שלם של איזונים שנעשים מסביב ולכן ההצעה כיום היא מצומצמת יותר. ההחלטה התקבלה אחרי

משרד הבריאות ומשרד המשפטים. התקבלה ההחלטה לבקש הסמכה למקרים המצומצמים שהצגתי.

מובאת כאן מתכונת של חקיקה שמוגבלת בזמן שלה, מדובר בתזכיר שמיועד לשלושה חודשים עם אופציה להארכה נוספת של שלושה חודשים נוספים מתוך מחשבה שיהיה כלי אפקטיבי

טליה אגמון, אנא הסבירי את הפער בין הנתונים שאם מעבירים לבין הנתונים שהשב"כ מעביר. מירי, אולי את תסבירי? אני חושב, חבר הכנסת סער,

כאשר אנחנו מגלים דברים כאלו אז אנחנו משתדלים לתקן אותם ולהשלים את המידע אחר כך. לא תמיד

השירות מעביר מספר מסוים.

יש דברים שאנחנו עדיין לא מבינים, זה יוצר את הפער בין מספר החולים שלגביהם הועבר מידע לבין מספר החולים שלגביהם התבקש המידע.

כאן יש - - - שלא תמיד הדיווחים מתייחסים לאותם זמנים מדויקים.

במקום להשקיע בתוך המערכת כדי שמנהל החקירה יוכל לקבל מידע רלוונטי נוסף מכל מקור במקום זה הולכים לכלי אוטומטי שכשאנחנו נכנסים לפרטים

את זה אנחנו יכולים לומר בפרספקטיבה של תשעה שבועות. אנחנו מדברים על נזקים כלכליים שעשויים להיגרם למדינת ישראל. ובכל, נזקים כאלו יגרמו למגזר ההייטק,

פועלים באופן חזיתי מול הנחיות האיחוד האירופי

בסוף זה הקטר שיוציא אותנו מהמשבר וכדאי לשים לב גם לדברים הללו. עניין

לא בכדי פרופסור סדצקי לא מזכירה את המילה האסורה "המגן". היא מדברת אך ורק על הפער שבין יכולות השב"כ לבין חקירה אנושית. ובכן, זאת הטעייה שלהם, גבירותיי ורבותי.

יש את האפליקציות, יש אפשרות לייצר נוהל שייאפשר לחוקרים לפנות לחברות פרטיות ולבקש את המידע

המכרז שהוא פרסם כדי לקדם אותה, אפשר לדוגמה להגיש הצעות עד ה-15 ביוני ואז יהיו שבועת עד לבחינת ההצעות ובחירות ההצעה

במילים אחרות: אם יש לנו עשרה חולים,

אנחנו מדברים על איתור של שני אנשים חולים על ידי

האם אנחנו באמת רוצים להפעיל כלים של השב"כ שמה הוא אומר? פרופסור סדצקי אמרה שהטלפון שלנו יודע - - - אבל מה מידת

הרי זה מה שבג"ץ אמר. דבר אחרון לגבי הבג"ץ: בג"ץ קבע שני מבחנים, מבחן הסכנה החמורה ומבחן הסכנה המידית שאז הם היו שם והיום אנחנו לא שם. הוא בעצם אומר שיש שני ממדים: רף מהותי

או קורונה, זה רף סכנה גבוה במיוחד?

לווה בקו חם שייתן מענה לבעיות כלכליות שעולות ולבעיות נפשיות של המבודדים, וגם לחשוב איך מעלים את הנכונות של האנשים לשתף פעולה עם אותו הבידוד. בין אם זה יהיה דרך אפליקציה ובין אם זה יהיה דרך כלי של השב"כ. אני מברכת על צמצום המעקב בתקופה זו, ורוצה להעלות את

אני אסיים כאן. חשוב לחשוב על סולידריות ומענה למבודדים.

אתייחס לנושא אמון הציבור: כשאנחנו מדברים על חלופות,

על מנת לקדם חלופות וולונטריות

כל דקה שאנחנו ממשיכים לעקוב אחר הציבור באמצעות השירות מערערת את האמון העתידי בחלופות שפגיעתן בפרטיות הציבור כנראה פחותה,

תודה רבה. צבי דברי מהאגודה לזכויות דיגיטליות. לא שומעים, אנחנו נחזור אליך. עורך דין אורית פודמסקי,

בבקשה.

אנחנו צריכים לעבוד לפי עיקרון ה - - -. להשתמש בכלי שנותן לנו מקסימום זיהוי מקרים ולא להתייחס ל-3% הנוספים. כמו שכולם יודעים הבעיה היא בחוזרים מחו"ל.

ברגע שאנשים מגיעים

לאדוני היושב-ראש היה ניסיון בפיילוט אחר כאשר הוא ריכז את הדיון סביב עניין המאגר הביומטרי. על המאגר הביומטרי עשו פיילוט ובהתחלה,

חשבו רק על מדדים שיוכיחו הצלחה. היה לי הכבוד לייצג את פרופסור נהון בבית

אני כבר שומע את הדציבלים שהיו בישיבה המכינה אתמול

שאמנם לא צריך אבל נעשה איזה משמש ונאריך. לא, לא חייבים להאריך את זה. אולי אפשר לבחון את זה ללא מעקבי השב"כ. להיות מעצמת הייטק רק למכור למדינות ולמשטרים רצחניים אמצעי מעקב, זה גם יכולת להוביל פתרונות אזרחיים.

תודה רבה. סיימנו לשמוע את גורמי החוץ. בדיון לקראת הצעת החוק אנחנו נרחיב בהיבטים

מקרים פרטניים ולא להסמיך את הממשלה לקבוע בנוהל שאנחנו לא יודעים מה ייקבע בנוהל. כמובן שלחברי הוועדה גם אין שליטה על מה שייקבע. וצריך לומר ליושב-ראש שהיו פעמים שלא קיבלנו את

להם שהם לא יוכלו לבצע את החקירה האפידמיולוגית

אני מבקשת לומר שבפסקה 3להצעה שלנו אנחנו קבענו מעין סעיף סל: "(3)סיבה אחרת שבשלה סבר מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת ראש אגף שירותי בריאות הציבור

כף אנחנו משיגים שני דברים: אנחנו פורטים את אותם המקרים הייחודיים והפרטניים,

וכך הצורך בנוהל מתייתר. דבר אחרון,

מתי יהיה צורך להסתייע בשירות הביטחון

יכולנו בכלל להסתפק במתכונת ההסמכה הזו תוך השארת שיקול הדעת הפרטני בידי הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות והשירות. לא עשינו זאת, הוספנו לעצמנו ריסון וקבענו שהדברים ייקבעו בנוהל אבל לטעמנו אין כל הכרח או חובה משפטית לעגן את הדברים בהחלטה

ממילא מדובר במקרים פרטניים וספורים. זה נושא קלאסי לגמישות של הרשות המבצעת, ואין שום כוונה להסתתר או לנהוג בחוסר שקיפות. הדברים יעוגנו בנוהל פומבי של משרד הבריאות ויהיו שקופים וחשופים.

בסדר, גורמי הממשלה נמצאים עדיין בשיח פנים

"סיבה אחרת שבשלה סבר מנכ"ל משרד הבריאות,

לא ניתן לבצע חקירה אפידמיולוגית כאמור". אני חושב שהיא ליבת שיקול הדעת בכל מקום שבו לא ניתן לבצע חקירה אפידמיולוגית אנושית,

אני חושב שההסדר שמוצע כאן הוא יותר יעיל. ישבו שלושת האנשים, עד שהם ינסחו את הנוהל ועד שהוא יפורסם, אתם מסרבלים את התהליך תחת המחשבה האינטואיטיבית שקיבלתם כלי שמאפשר את הגמישות הנכונה לצורך ביצוע המשימה. אני חושב שההצעה של היועצת שמסבירה שני

כבוד היושב-ראש דיבר על כך ששיקול הדעת יהיה מסור למשרד הבריאות עצמו. להבנתנו זה דבר שנכון שייקבע בתיאום בין משרד הבריאות לבין שירות הביטחון הכללי. כשמדובר בהסתייעות בגורם אחר ברור שאף אחד לא חושב שאפשר להסתייע בלי שהגורם ייתן את הסכמתו.

אותו דבר גם

אפשר היה - - - אנחנו משאירים את הגמישות,

בהחלטה הנוכחית יש הפעלה אוטומטית, איפה שיקול הדעת של השירות. אני אסביר: יש לנו כבוד רב לוועדה ולייעוץ המשפטי שלה אבל הסיטואציה כרגע,

מניעה שמנכ"ל משרד הבריאות יפעיל את שיקול דעתו בנוהל כדלקמן,

נושא תפילה לשמיים,

אני לא יודע, זו החלטה מקצועית

הבריאותית ולכן הוא ירצה להשתמש בכלי זה כמה שיותר,

גם במתכונת ההפעלה המצומצמת הוא רוצה שיהיה לו סיי כדי לבוא ממקום

מבחינת הכנסת האחריות העקרונית שמדברת על צורך רפואי היא של משרד הבריאות.

אותו תיאום ציפיות נשאר גם בהסדר

אין שום מניעה שמנכ"ל משרד הבריאות יישב עכשיו עם אותו גורם מסייע,

אין חשש שנעשה משהו במסתרים. אם אדוני לא מסתפק בדברים הללו,

לטעמנו זה לא מתחייב מהמצב המשפטי, אז לפחות הניסוח שאתם מציעים צריך לכלול בתוכו לא רק את

אין באמור כאן השלכה להסדרים הצופים פני עתיד לקראת היערכות לגל שני במסגרת חקיקה ראשית. סעיף 3 נותן את שיקול הדעת למשרד הבריאות באיזון בין האינטרסים שאתם ראיתם לצמצם מהותית למקרים פרטניים.

לכן זה לא מדויק לומר שאנחנו מכניסים את השירות

לגבי הנוסח: השירות מתנגד לנוסח של "היוועצות" ולכן, לכל הפחות אנחנו מבקשים שייכתב "בתיאום"

"בתיאום" יכול להיות גם

העובדה שהממשלה שינתה את מודל הריחוק החברתי מלמדת על כך. עובדה שאתם גזרתם הסדר מצמצם על פי ההבנה שזה מספק את הצורך.

הצורך. אנחנו מאפשרים את סעיף הסל למשרד הבריאות

את אותו התיאום אתם יכולים להסדיר לפני כן, הפירוט יהיה פרטני ויוגש לנו כתוספת לסעיף 15 ואני אומר שברגע שאתם תראו שמה

אתם מנסים להסית את הדיון מכך שההצעה שלי מנסה לעגן נוהל בהחלטה. זה פשוט לא נכון. יש כאן החלטה ברמה של הסדר ראשוני. אתם לא יכולתם להגיד לנו עד תחילת הדיון מה הן אמות המידה, מה המקרים הפרטניים על

וזאת הסיבה שאנחנו מבקשים שאותה החלטה, במקרים חריגים, תתקבל על דעתו של ראש השב"כ. אפשר להציע נוסח בהקשר הזה? הצענו נוסח שההחלטה תהיה בתיאום עם ראש השירות. זה עונה על הבעיה, בואו

מה ייכנס תחת סעיף 3? אפשר אולי רק את סעיף 3 וזהו. אבל מה ייכנס תחת סעיף 3?

- - - את יכולה לתת דוגמאות, בבקשה? יכול להיות שזה יהיה מישהו מוגבל כפי

זו דעתנו לגבי סעיף מספר 1. ברם, אני חושבת שאפשר להגיע לאותם היעדים באמצעות סעיף סל.

וסיבות אחרות שאת חלקן אנחנו מתקשים לפרוט כרגע אלא רק

הנוהל יועבר לוועדה היום או מחר. חברים, אני רוצה להצביע. אני רוצה לדבר לפני ההצבעה. חבר הכנסת אבידר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בחודשים האחרונים ליוויתי את נושא איכון הטלפנים על

אני חושב ששום דבר לא ימחק את הרקורד של גבי אשכנזי שהחל בדיון הזה והביא אותנו עד למצב הזה.

המעצורים להפר את חירות האזרחים לא קשורה לקורונה, ובשיח דמוקרטי הגיוני ראוי שתישאל השאלה,

לכל אלה אני רוצה לומר

התגלו רק שלושה חולי קורונה שהפרו את חובת הבידוד. זה גרם לשר המשפטים לשעבר, אמיר אוחנה

אבל בשום פנים ואופן לא רצתה הממשלה לאפשר הצבעה שהייתה מפילה אותו כבר בוועדה.

נתניהו ינצח את הדמוקרטיה ואת שלטון החוק כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לעולם לא נרים ידיים, תודה רבה.

אני רק מצר על זה שהזכרת את ראש המל"ל ואנשים אחרים שאינם נמצאים כאן ולא יכולים להתגונן. אפשר להזמין אותו שוב, אשמח לומר זאת בשנית. אדוני היושב-ראש, לא אתייחס לדברי חבר הכנסת אבידר על הגורמים הפוליטיים, זה לא ענייני. אבל דבריו כלפי ראש המל"ל וכלפי הייעוץ המשפטי, בכל הכבוד, הדברים הללו פשוט מופרכים.

- - - - - - תן לי להשיב, אתה אמרת דברים לא

- - - להצהיר הצהרות זה בסדר, זכותך לעשות זאת בדרג הפוליטי. כשאתה מדבר על עובדי ציבור ומשרתי ציבור, אנחנו לא מושלמים, אבל לומר שנשברנו זה לא בסדר. אתה לא מכיר את העובדות ולא יודע איך הדברים מתנהלים בדיונים הפנימיים - - - אדוני, אנחנו דיברנו על שבועיים - - - לא, לא - - - צביקה, אתה נתת לו להגיב אז אני עונה. אנחנו דיברנו על שבועיים - - - חבר הכנסת סער, בבקשה. התפיסה שלי היא שונה מזו של חבר הכנסת אבידר. אני חושב ששיעור החולים המאותרים באמצעות הכלי הוא משמעותי אפילו על פי הדברים שנאמרו על ידי פרופסור מעון שמתנגדת לשימוש בכלי. ברור שהיה שיעור גבוה שאותרו באמצעות הכלי ובכך צומצמה

כרגע הפנייה של הממשלה היא לצמצם את השימוש בכלי למקרים שבהם לא ניתן לקיים חקירה אפידמיולוגית. הנזק הוא מצומצם יותר, נכון שגם התועלת היא יותר קטנה מכיוון שהשיעור הוא קטן והמחלה היא בסימן ירידה. השאלה העקרונית האם צריך להשתמש בכלי הזה למאבק במגיפה,

אני חושב שחשוב אם ניתן, אם הטכנולוגיה מאפשרת לנו להתמודד עם מגיפה, ומחר זו גם יכולה להיות מגפה אחרת,

אני חושב שזה עומד במדרג הזכויות והחובות של המדינה במקום גבוה ביותר כי זה מבטיח את הזכות לחיים מול

מסוימת בפרטיות של לא רבים. כאשר תובא לנו חקיקה שנגזרת מחקיקת בג"ץ, נצרך לקיים דיון רציני בשאלת החלופות ובשאלת האפקטיביות. מבחינתי הנתון המשמעותי הוא לא האם מדינה צריכה לעשות שימוש באיכון בנסיבות כאלה, אני בטוח שגם השירות עצמו היה שמח לא לעשות זאת אבל הכלי הוא בידיו. אני חושב שנצטרך לבחון, וקיימנו על כך דיון, האם יש אפשרות לחלופות. נוכל גם לאשר חקיקה בדמות הוראת שעה ובמהלכה תיבדקנה החלופות השונות. לאותה נקודת הזמן שנבחנה לא ראינו חלופה טובה יותר.

בעד להיעתר לבקשה של הארכת המועד ולהתמודד עם שאר ההיבטים בשלב החקיקה. תודה, אני רוצה לסכם. אנחנו קיימנו דיון באשר לבקשת הארכת ההסדר שפועל מזה תשעה שבועות.

שבועות נוספים, עד שתתקבל חקיקה בנושא. כפי שציין חבר הכנסת סער, מבחינת האפקטיביות של הכלי, כ-16,000 חולים מאותרים בישראל, מתוכם אותרו למעלה מ-4,000 חולים על ידי איכון השב"כ, כרבע מאותם החולים, ללא כלי זה לא היו נקטעות שרשראות ההדבקה שגורמים רבע מהחולים. לגופה של הצעה, אני מבקש להצביע ולאשר. נקרא את הנוסח המדויק. בכוונת הממשלה להביא הצעת חוק שתסדיר את הדברים עד ה-2 בחודש. הערכה שהצעת החוק תגיע עד ה-2 ביוני 2020. אנחנו מתבקשים להאריך את ההסדר עד ה-16 ביוני. אני מבקש לקבוע שההסדר יוארך עד תאריך זה. אולם, אם לא תובא הצעת החוק עד ה-8 בחודש, אני מבקש שההיתר יפוג ב-8 בחודש. אם הממשלה לא תביא את החוק לפי לוחות הזמנים אז נלמד מזה שהצורך ירד ואז אין שום סיבה להמשיך באותו הסדר ביניים. בהינתן שהצעת החוק תוצע בלוחות הזמנים שאתם מציעים אזי ההסדר יהיה בתוקף עד ה-16 בחודש. אם במהלך החקיקה נצטרך עוד זמן, והצורך יישאר, אנחנו נדון בכך בסמוך לתאריך הנקוב. היה לנו דיון באשר לחלופות, אני מבקש להאיץ את הפעולה בנושא ובמידה שצריך עוד כסף הדברים הללו יהיו צריכים להיות מוצגים בפנינו בצורה מפורטת ורצינית לקראת הדיונים על הצעת החוק. אנחנו נשארים בנוסח של החלטת הממשלה כמוצע לסעיף 2(א)(1) באמצע הפסקה יבוא: "אמות-המידה המקצועיות הקונקרטיות לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים כאמור, ייקבעו על דעת מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת ראש אגף שירותי בריאות הציבור ובתיאום עם ראש השירות, ויעוגנו בנוהל הייעודי לפי סעיף 9(א), ודיווח בשל הסיבות שבשלן התבקש הסיוע כאמור בכל אחד מהם.". כן, זה סעיף 15. אני מציע - - - 2: "נציג משרד הבריאות וראש השירות ידווחו בכתב לוועדת הכנסת אחת לשישה ימים בין היתר על אלה: מספר חולים שלגביהם התבקש השירות לאסוף מידע טכנולוגי. פירוט הסיבות שבשלהן התבקש הסיוע כאמור.

מי בעד ההצעה? מי נגד?

הצבעה בעד, 2 נגד, 1 נמנעים,

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:10.